בוקר טוב לכולם. אני שמחה לפתוח את הדיון היום בעניין תקנות הקורונה שהגיעו אלינו. יש תקנה אחת שלמעשה מדברת על העבר, אני אתן ן ליועצת המשפטית כמה מילים על מנת להסביר את מה שהגיע לפתחנו. תוך כדי אני אתחיל לדבר משום שיש לנו פה שלוש תקנות שונות ואנחנו נצטרך לדבר עליהן גם בנפרד ואנחנו נקריא אותן בנפרד. אז אנחנו נתחיל עם אותן תקנות וסמכויות שקיבלנו מה-24 בספטמבר, למעשה ההחרגה של ילדים בעלי מוגבלות. תמי, אם תרצי להציג את זה בפני חברי הוועדה לפני כן ואז אני אתן את רשות הדיבור למשרד הבריאות. אז רק מבחינת המסגרת, יש שני תיקונים שנמצאים על סדר היום שהם תיקונים שמתקנים הוראת שעה שכבר אינה בתוקף, זו הוראת השעה שקבעה את המבצע של אנטיגן 2, מה שאנחנו מכנים, של הבדיקות שנעשו עם החזרה ללימודים אחרי החופשות, ושני התיקונים, כן צריך לדון בהם, ליישר או להעיר, אבל הם רלוונטיים אולי למבצע האנטיגן הבא מבחינת המהות כי זה כבר לא בתוקף. גם דברים שעלו בדיון בוועדה, אז זה בעצם נותן מענה להערות שעלו פה, חלקם, אחד זה באמת הצורך בחריג לעניין ביצוע הבדיקות לילדים שיש להם קושי מפאת איזה שהיא מוגבלות, תיכף נקרא את זה, והדבר השני, בתיקון של ה-27,

זה אותה תקנה, תקנה 11 לתקנות שקובעת את הוראת השעה. גם עלה פה שזה פחות הגיוני שזה יהיה רק יום אחד, שנכון יותר שזה יחול על יומיים, מועד החזרה של אוכלוסיות שונות ללימודים.

כי פשוט היו הורים שלא שלחו את הילדים ביום הראשון, שלחו אותם ביום השני. כן, ככה כדי לכסות את זה בצורה יותר טובה. גם דובר על צהרונים, הוחל גם על ילדים שחוזרים לצהרונים וגם הוסף חריג לגבי מחלימים, שהם לא צריכים לעשות את הבדיקה. אלה התיקונים שהובאו לעניין הוראת השעה. כמו שאמרתי, היא כבר לא בתוקף, אבל האישור הוא כן חלק מהמנגנון של הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת וחשוב שנדון בזה. אחר כך יש משהו אחר שנוסף לסדר היום, שהוא עדיין בתוקף ורלוונטי. באופן כללי התקנות שאנחנו כרגע נמצאים בתוכן הן בתוקף עד ה-17 באוקטובר. אז אם יש דברים שכרגע הם לא על השולחן, והיו פה הרבה הערות שעלו פה בוועדה ביחס לתקנות האלה, אז יותר ההערות רלוונטיות לסט הבא ככל שתובא הארכה לתקנות הקיימות. אולי באמת נקרא את הנוסח. כן, אפשר להקריא את הנוסח. משרד הבריאות קודם אולי? אם אתם רוצים להעיר. זו איזה שהיא דרישה שעלתה והתייחסנו אליה מתוך הבנת הצורך וזהו, אין לי מה להוסיף. אני יודעת שמשרד החינוך אולי רוצה להוסיף. מה שכן, אולי בהתייחסות אחר כך גם להבין את הנתונים על המבצע הזה, על התועלת שבו, על ההצלחה שבו, ככל שתרצו לשמוע כי בכל זאת זה היה אמור, מבחינה בריאותית, שיתוף הפעולה, שינו גם את המתכונת, בפעם הראשונה כשעשו את זה זה היה רשות,

במתכונת הזו קבעו חובת בדיקה, שזה לא דבר פשוט וגם על זה היו הערות פה בדיון. המטרה הייתה כמובן להגביר את שיתוף הפעולה ואת היעילות של התוצאות של המבצע.

האם משרד החינוך יכול להציג לנו נתונים, או משרד הבריאות, על מספר הנדבקים או מאומתים? אני יכולה להגיד נתונים שקיבלנו ממשרד החינוך. הנתונים באופן מחשובי, קיבלנו אותם אתמול אחר הצהריים, את הנתונים הסופיים של המבצע, העברת המידע המחשובית, אבל קיבלנו מהם כבר ביום חמישי ושישי בבוקר מצגת מאוד מפורטת לגבי הנתונים שלהם, שהם אספו. אני יכולה להגיד שבערך סדר גודל של 600,000 ילדים נמשכו מכמעט 1,400,000 בדיקות, 600,000 דיווחו במערכת הממוחשבת, אני לא יודעת אם זה כולל רשימות ידניות או לא, צריך לשאול את משרד החינוך, והתגלו בערך 550 ילדים מאומתים, שזה 0.1%, זאת אומרת אחוז מאוד נמוך. שמעתי שמנכ"ל משרד החינוך אומר שזה מנע X בידודים, אני לא בדיוק עקבתי אחרי מה שהוא אמר, אני חושבת שכדאי שמשרד החינוך יציג. אנחנו קיבלנו את הנתונים אתמול, אנחנו נעבוד עליהם, אנחנו רוצים לבדוק גם מבחינה מגזרית, מבחינת פילוח גיאוגרפי, לראות את ההיענות, את אחוז החיוביים,

קיבלנו את זה רק אתמול אז אנחנו נעבוד על זה ונוכל אנחנו להציג את החלק שלנו בהמשך.

משרד החינוך, יש תוספת לנתונים או הערות? אריה בזום?

אוקיי, אנחנו נקשיב לזה קצת מאוחר יותר. רק הערה, שאמנם תקנות הסמכויות האלה מחריגות אך ורק ילדים עם מוגבלויות ואתם מפרטים פה את המוגבלויות המסוימות, הדבר הזה, אני לא יודעת אם זה מסורבל מדי, כלומר תעודת נכה זה משהו אחד, אבל תלמיד עם הצהרה חתומה על אפיון של מוגבלות כזו או אחרת, הפרעה נפשית, מוגבלות על רצף האוטיזם, מוגבלות שכלית, התפתחותית ותסמונות נדירות, איך הם מביאים אישור לזה? יש אישור שהוא אישור קבוע, תעודה כזו שצריך ללכת לרופא, להתחיל להנפיק? זו גם שאלה. בוקר טוב. שמי מימי פלצי, אני מפקחת באגף לחינוך המיוחד במשרד החינוך. התלמידים שלומדים בחינוך הרגיל, בתי הספר מכירים אותם, על בסיס הזכאות והשירותים כתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים. אז בית הספר כבר מכיר? בית הספר מכיר אותם, הצוות יודע מי הם, בטח אלה עם המוגבלויות כפי שציינו. אני מתנצלת, יחליף אותי חבר הכנסת סימון דוידסון למספר

אני עוד מעט אחזור. (היו"ר סימון דוידסון) היינו בשאלה באמת לגבי איך מזהים ואני אוסיף עוד שאלה בהתייחסות שלך, עלתה השאלה שהגיעה אלינו לגבי עיכוב התפתחותי שהרבה פעמים זה דומה לאוטיזם, אותם קשיים, והאם יש הצדקה לאפשר את ההחרגה ופה לא. אני גם אשאל כמה ילדים הוחרגו בסך הכול כתוצאה מהחריג הזה. אז אני אומר, בהתייחס להיכרות את התלמידים במערכת, הם גם מאופיינים במערכות המשרד, כלומר ניתן לזהות אותם, גם ברמת בית הספר, גם ברמה מערכתית מכיוון שהם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים. הם מסומנים במערכות על פי קוד, כך שמבחינה פנים ספרית התלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים להבנתנו לא צריכים אפילו להגיע עם איזה שהוא נייר במוסד שהם לומדים בו, הם מוכרים כזכאים לשירות. לגבי תלמידים שאינם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים וכן מחזיקים תו נכה, במידה שיש כאלה, אני מניחה כדוגמה אדם עם מוגבלות נפשית שבחר לא לעדכן את בית הספר או לא לפנות לשירותי חינוך מיוחדים, אלה לא מאופיינים במערכות ומן הסתם הם עם תו נכה שהביטוח הלאומי הנפיק להם. אז יש בעצם שתי אוכלוסיות מרכזיות בעניין. זה לגבי הסוגיה הראשונה, איך מזהים אותם במערכות. לגבי סוגי המוגבלויות, אני אדבר כרגע על עיכוב התפתחותי ובהמשך אני חושבת שאנחנו נרצה להרחיב את השיח ביוזמתנו אנו. לגבי עיכוב התפתחותי, אני אעשה הבחנה בין א' עד ג' לבין שלב הגן בעיקר. בשלב הגן בגני החינוך המיוחד אלה תלמידים שהם או בשלבי בירור או שזה האפיון שלהם. הם מאוד מגוונים מבחינה תפקודית, בין מוגבלות מאוד מאוד קלה שבהמשך מתבהרת כתלמיד עם לקות למידה, חלקם אף לא זכאים בהמשך לשירותי חינוך מיוחדים ולומדים בחינוך הרגיל. זאת אומרת זה מין שלב בירור ולנו זה נראה גורף מדי להכליל אותם, אנחנו מרגישים אחריות גדולה והסיפור של המידתיות בעינינו הוא מאוד לנגד עינינו. פעם אחת צרכי הילד וההורים, להקל איפה שאפשר דרך אגב אנחנו גם מעבירים מסרים שהפטור הוא לשימוש במידה שהוא נחוץ, זאת אומרת אם לא חובה והילד משתף פעולה ואפשר לקיים איתו את האנטיגן אנחנו מאוד מעודדים את זה ואני חושבת שזה מסר שחשוב בכל במה להשמיע אותו. לגבי העיכוב ההתפתחותי אנחנו חושבים שזה לא נכון להכליל אותם באופן גורף. אני רוצה להבין דבר אחד. אני נמצא גם בוועדת חוקה, ועדת חוקה אישרה לכל מי שהוא בעל תו נכה בגילאים שלוש עד 12 כניסה ללא תו ירוק. פה הרחיבו מעבר, מעבר לתעודת נכה. לא בהכרח. נכון, הרחיבו במערכת החינוך, להבנתנו גם אלה עם תו הנכה, אני אומר שהייתה על זה חשיבה תוך כדי התהליך שהיה בנקודת הזמן ואנחנו היינו מציעים לחשוב פעם נוספת על ההכללה של תו נכה מכיוון שלדוגמה תלמיד עם עיוורון או תלמיד עם לקות שמיעה שיכול להיות עם תו נכה, מקצועית אנחנו לא בהכרח מסכימים עם זה שאוטומטית הוא אמור לקבל פטור. אנחנו מציעים לבחון את זה פעם נוספת ולעשות חשיבה על הפרדה לא רק על פי סוג המוגבלות אלא על פי סוג המסגרת. כלומר תלמידים עם המוגבלויות שסימנו, שלומדים בכיתות חינוך מיוחד, בגני חינוך מיוחד ובבתי ספר לחינוך מיוחד, להכליל אותם בפטור, התלמידים שלומדים בחינוך הרגיל, אנחנו חושבים שזה שם את זה במקום מאוד מאוד מורכב, במיקום שלהם בכיתה, בהתייחסות. אני חושבת שכדאי להרהר בזה פעם נוספת. מתי יש כוונה, כבר חושבים על עוד - - - אנחנו לא יודעים על כוונה, אנחנו נעשה חשיבה. ככל שיחליטו לתקן בעתיד את התקנות ולהחזיר את הדרישה לבדיקת אנטיגן אז אנחנו נחזור ונבחן מחדש את הנושא הזה של האוכלוסייה שצריכה לקבל פטור מבדיקה כי יש קשיים כאלה ואחרים שמצדיקים לפטור אותם. עלו פה בוועדה עוד שאלות לגבי סיטואציות שמסיבות לוגיסטיות או משפחתיות אחרות, שלא קשורים למוגבלויות, שהילד לא מגיע עם הצהרה חתומה על עריכת בדיקה ובאמת הקושי שהוא לא ייכנס למסגרת מהסיבה הזאת שבעצם לא תלויה בו, היו קשיים כאלה? זאת אומרת התעוררו מצבים, נתקלתם? היו לזה כבר פתרונות, כהערה, שאולי יהיו גם כמה ערכות בבית ספר שאפשר יהיה לעשות למישהו בדיקה? עוד פעם, כדי לעשות בדיקה צריך הסכמה של ההורים. נתחיל מהסוף, אני לא מכיר מקרים, אני לא יודע לענות על נתונים של מקרים שתלמידים הגיעו בלי בדיקה כי המשפחה שלהם לא רצתה לבדוק או שיש איזה קושי אחר משפחתי שבגללו תלמיד לא נבדק, אבל מראש צריך מנגנון של הסכמה, כלומר בית ספר לא יכול לעשות בדיקה לתלמיד בלי שההורים מלכתחילה הסכימו. זו נקודה שלא יהיה לה פתרון במובן הזה שבית ספר לא יבדוק כי המשפחה לא הסכימה והמשפחה לא בודקת ואז פשוט נצטרך לתת פתרון לתלמיד. בית הספר מכיר את התלמידים ויודע לתת את הפתרונות. (היו"ר שרן השכל) איפה אנחנו? רק תקציר הפרקים, דובר על הזיהוי, שאין קושי בעניין הזה. סיימנו את ההחרגה?

על החלק הזה, ועל העיכוב ההתפתחותי שזה מכליל יותר מדי ילדים וגורף ואולי אם תהיה שוב כוונה לקבוע חובה או מבצע כזה של בדיקות אנטיגן יצטרכו להמשיך ולבדוק את החריג הזה של מוגבלויות על סמך המסקנות של הפעם הזו והילדים שהוחרגו. אני רק אומר שאריה מור נמצא בזום. אוקיי, אתה יכול להעלות לנו את אריה מור, בבקשה? אנחנו נשמח לקבל קצת נתונים. בוקר טוב, אריה. בוקר טוב. לשאלה הקודמת ששמעתי לגבי בדיקות האנטיגן.

יש אירועים, אבל הם מטופלים בדיוק על פי הנוהל, בצורה רגישה, באחריות, עם הילד, עד שמאפשרים לילד, אבל זה היה אירוע חד פעמי. אני רק רוצה להגיד שאנחנו כרגע בתהליך יחד עם משרד הבריאות ומשל"ט קורונה לרכש של 32 מיליון ערכות ויהיו לכל תלמידי ישראל בבית ערכות לחודש שלם קדימה, לכל סיטואציה ואנחנו ככה ננהל ביעילות בעתיד.

בתהליך. יש עוד נתונים מעבר למה שמשרד הבריאות שיתף אותנו? 550 מאומתים, 600,000 בדיקות שנעשו, יש חידוש בנתונים? מה זה חידוש בנתונים? אנחנו כרגע עומדים על 20,000 מאומתים, הירידה במשק בכמות המאומתים ניכרת גם אצלנו. לא מעט מאומתים הם במגזר הלא יהודי, אז אנחנו מתמקדים, 50% מהמאומתים אצלנו הם במגזר הלא יהודי, זו גם בעיה שאני מניח שמשרד הבריאות רואה אותה ברמה ארצית וזה בהחלט משקף את הנתונים. אנחנו כרגע בפרויקט של 400 בתי ספר, התחלנו אתמול, שמשתתפים בפיילוט כיתה ירוקה בארבעה מודלים שונים, מגן חינוך, דיגום בבית הספר ובדיקות אנטיגן בבית. בכמה כיתות מדובר במודל הכיתה הירוקה? אמרת 400 בתי ספר, כמה כיתות? כל כיתות בית הספר. 400 בתי ספר מחולקים לארבעה מודלים שונים,

האלה, באחת הכיתות, נכנס למודל. שאר הכיתות, אם אין בהן תחלואה הן לא בתוך המודל כי אין צורך לעשות שום דבר. כל כיתה שתיווצר שם היא תיכנס למודל של כיתה ירוקה ואנחנו כל יום עושים סטטוסים ומתחילים לנהל את האירוע הזה, חולקו אנטיגנים לילדים הביתה בכל אותם 400 בתי ספר, אתמול הובלנו מאות אלפי ערכות אל בתי הספר שחילקו לילדים. אם אני מבינה אותך, זאת אומרת שהתלמיד שנמצא מאומת בכיתה, בתוך הכיתה מחולקים להם בדיקות ביתיות ובכל יום אותו תלמיד עושה את הבדיקה הביתית, במידה שהוא נמצא שלילי הוא יכול להגיע לבית הספר, במידה שהוא נמצא חיובי הוא צריך לעבור PCR? בעיקרון זה הכיוון, אבל זה ארבעה מודלים שונים. חולקו לילדים שתי ערכות אנטיגן, לכל ילד מכל אותם 400 בתי ספר. כל תלמידי בית הספר שמשתתפים בפיילוט הם עם ערכות שהן לא בשימוש לצורך העניין. בלילה נודע לאחד מההורים דרך קופת החולים או זה נודע למנהל בית הספר או באמצעות מגן חינוך, כי חלק מהפיילוט זה גם מגן חינוך, שיש אריה מור בכיתה ד'2 חולה מאומת. כבר כולם יודעים ומכינים את עצמם, מנהל בית הספר, פיתחנו גם מערכות שהם יראו את הנתונים, הכשרנו והדרכנו את כל המנהלים בכמה ימים האחרונים, הם מודיעים לכיתה מה הם צריכים לעשות. אז יש ארבעה מודלים, כיתה אחת עושים PCR, זה מודל אחד, שיש בו רבע מבתי הספר, עושה בדיקת PCR בקהילה וממתין לתשובה ואחרי שהוא מקבל את התשובה הוא עושה בדיקת אנטיגן ומגיע לבית הספר וכל יום עושה בדיקת אנטיגן ומגיע לבית ספר. במודל השני של הבחינה, אז הם לא צריכים לחכות לתשובה, הוא עושה PCR, לא צריך להמתין לתשובה, עושה אנטיגן ומגיע לבית הספר. במודל השלישי אנחנו מביאים ניידת דיגום לבית הספר ובמודל הרביעי זה בקרה שזה מתנהל כרגיל. מודל חמישי זה מגן חינוך שכל שבוע מגיעות הניידות לבצע בדיקות לכל בית הספר ואם מתגלים שם חולים מכניסים אותם לכיתה הירוקה. בקיצור יש פה מבצע לוגיסטי ארגוני שמעורבים בו 400 בתי ספר, מנהלים ותשתיות שלמות. כל מי שנכנס לכיתה הירוקה כבר יש לו בבית, אז אין בעיה להודיע לו שיעשה בדיקה ואז הוא מגיע לבית הספר ולבית הספר יש פול של ערכות לחלק להם לטובת שאר הימים, שבעת הימים הנוספים עד בדיקת ה-PCR האחרונה. אם תרצו נשלח לכם את המצגת הזאת. אני מעריך שתוך שבועיים יהיו נתונים, כל יום עכשיו נאספים הנתונים ומטופלים האירועים וממש צוות סטטיסטיקאים של משרד הבריאות יושב על זה כדי לנתח את הנתונים כל יום. אריה, יש לי שאלה. הרי הנושא של הפיילוט של הכיתה הירוקה התחיל כבר, לדעתי, לפני יותר מחודש בחברה הערבית, בבתי ספר מסוימים, האם יש לכם נתונים לגבי הפיילוט הזה שהחל לפני חודש בחברה הערבית? כן, יש נתונים, אבל זה היה רק באבו גוש. היום הכנסנו גם בבתי הספר שנכנסו אתמול כשהתחלנו את כל הפרויקט הגדול, האמיתי, אז יש שם גם לא מעט מהמגזר הערבי. רק בית ספר אחד, מספר כיתות שהיו שם, לא מספק את הנתונים, לכן בתוך המודל, ב-400, יש את מג'ד אל כרום ומראר

האם יש לכם נתונים לגבי הפיילוט שהיה באבו גוש? יש נתונים, אבל בפני עצמם הם לא רלוונטיים, צריך להסתכל על זה בכמות הגדולה ובסטטיסטיקה ובמודלים של כולם ביחד. אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה לך, אריה, ומאוד מעריכים את העבודה שאתה עושה למען תלמידי ישראל. אנחנו נתחיל בהקראת התיקונים. התיקון הראשון מ-24 בספטמבר. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון) (תיקון), התשפ"ב 2021 תיקון תקנה 11 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון), התשפ"ב 2021, (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 11(ג), בפסקה (2)(ב) אחרי תקנת משנה (ב), המובאת בה, יבוא: "(ב1) תקנת משנה (ב) לא תחול לגבי תלמיד שהוצגה לגביו הצהרה חתומה שיש לו תעודת נכה, לעניין זה "תעודת נכה" שהנפיק המוסד לביטוח לאומי, תלמיד שהוצגה לגביו הצהרה חתומה שהוא תלמיד שנקבעה לו זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בוועדת זכאות ואפיון עקב אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות להלן, לפי סעיף 7(א)(1) חוק חינוך מיוחד,

מוגבלות על רצף האוטיזם/ASD, מוגבלות שכלית התפתחותית ומחלות ותסמונות נדירות," זה סט אחד. אנחנו נצביע בנפרד ואנחנו נקיים דיונים נפרדים. אני מעלה את התקנות להצבעה. מי בעד? נגד?

אני קובעת שהתקנה עברה. תודה רבה. אני מקווה שנתראה במבצע אנטיגן 2 בעניין התקנות האלה. גם הסט השני נוגע להוראת השעה של מבצע אנטיגן ודיברנו על העניינים שנכללים בו. אני אקרא ואם יהיו עוד הערות אז זה תיקון מספר 2. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון) (תיקון מס' 2), התשפ"ב 2021 תיקון תקנה 11 1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות

בתקנה 11 בתקנת משנה (ג) במקום הרישא יבוא: "בתקופה שמיום כ"ג בתשרי התשפ"ב (29 בספטמבר 2021) עד יום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30 בספטמבר 2021), יראו כאילו-"; בפסקה (2)(ב) בתקנת משנה (ב) המובאת בה אחרי "חינוך יסודי" יבוא ", או למקום פעילות של צהרון לתלמידים אלה במופעל במוסד כאמור או המופעל במקום אחר על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה"; בתקנת משנה (ב1) המובאת בה, אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) תלמיד שהוצג לגביו אישור "תו ירוק"."; אחרי תקנת משנה ג)

מי שקיים את האמור בתקנת משנה (ג) ביום כ"ג בתשרי התשפ"ב (29 בספטמבר 2021) פטור מלקיים את האמור ביום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30בספטמבר 2021).". תלמיד שהוצג לגביו אישור תו ירוק, שזה ההחרגה של ילדים מחלימים או שיש להם תו ירוק מסיבה אחרת, מה שלא אמור להיות עד גיל 12 כי הם עוד לא יכולים להתחסן,

זה בעצם התיקון שמעביר את זה לפעמיים, כלומר ליומיים. זה חל יומיים, אבל מי